אני רוצה לפתוח את הישיבה. אני מבקש להעמיד להצבעה את הרביזיה לגבי ההצבעה של הוועדה לאישור החוק. מי בעד הרביזיה? ארבעה. מי נגד? שישה.

הצעת החוק תעלה לקריאה שנייה ושלישית

הישיבה ננעלה בשעה 15:00.